אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הצעות לסדר של חבר הכנסת מיקי לוי.

אני מחזיק בידי פרוטוקול ועדת הכספים מספר964 מיום ה- 20 בפברואר, אז נדרשנו לדון כאן, בתחילת שנת 2018 בתקציב 2019. כבר אז צעקתי ואמרתי שזה מוקדם מדי, אתם לא יודעים מה יהיו ההשלכות, איזה שינויים כלכליים יחולו בעולם. לא. כבר אז הביאו לנו את צו הבלו והדלק והפחם כדי שנדחק אותם החוצה, כדי להכניס גז. אמרתי אז שכל מערכות הגז אינן מוכנות, אי אפשר להביא משאיות על גז ואין עדיין בעולם. הנה, אני מחזיק את הפרוטוקול. אני שמח לגלות ששר האוצר הודה בשבוע שעבר שהוא טעה והוועדה צדקה. אתה היית בצד שלי.

שזה יביא להעלאת מחירים ולהשתוללות במשק כי אי אפשר להכין תקציב 2019 בתחילת שנת 2018 כשלא יודעים לעשות את המשתנים. כפי שאמרתי,

עמודים 40,

43 ו- 48 ובו הוועדה מזהירה, אחרי שצעקתי על עלייה והשתוללות מחירים, והנה בא שר האוצר ואומר טעינו. גם זה ששר האוצר מודה שהוא טעה, זה טוב. מכתב בדרך אליך ואני אבקש דיון מהיר על העניין הזה. אי אפשר לעשות כך כי עכשיו מביאים לנו תיקון לצו של עצמנו. נחמד. זה דיון ראשון. דיון שני,

אני כנראה אני עוד לא יודע אבל כנראה צריך לנסוע לאוניברסיטה לתת איזושהי הרצאה שהתחייבתי לתת. מביאים בפנינו את נושא שכר השופטים הצעירים. אז באנו בטענות ששופטים מצטרפים באמצע החיים להיות שופטים והם נפגעים כי הפנסיה שלהם לא תספיק. הכנסנו את כל הרכיבים והצבענו. והנה אני שומע שמשרד האוצר, אגף התקציבים, מתכחש להצבעה הזאת ואומר,

ההשתלמויות, קרן השתלמות א' וקרן השתלמות ב', לא בפנים.

שזה לא ראוי, זה לא נכון ומעמיד אותנו בצורה לא ישרה. מי אמר לך את זה? יש לי את המקורות שלי באוצר. אנחנו הכנסנו את הכול. אם אני לא אהיה כאן היום, אני מתנגד לתיקון הזה. אני חושב שהשופטים צודקים. אי אפשר לעשות גם מהוועדה צחוק. כתוב במפורש שזה כולל. אז עכשיו כשיש חסרון כיס פתאום, אומרים לי מאגף התקציבים והשכר שזה לא כולל. אני מבקש לא לקיים את הדיון הזה אם אני לא כאן כי אני הולך להילחם על העניין הזה. בלי לפגוע בשלומית היועצת המשפטית, היא הייתה אז בוויכוח הגדול הזה עם הקאדים ועם הרבנים ועם כולם. אני מבקש לא לקיים את הדיון הזה אם אני לא נמצא כאן.

יש אצלך בולמוס של הצבעות. הוא נהנה באופוזיציה כמו שהוא לא נהנה אף פעם. זו הייתה הצעה לסדר מספר שתיים. הצעה לסדר מספר שלוש. אדוני זוכר את הוויכוחים הגדולים על מכירת הדירה השנייה למשפריי דיור כאשר משרד האוצר,

התעקשו ל- 12 חודשים והוועדה התעקשה ל- 18 חודשים וקיבלה 18 חודשים. אני הזהרתי שיש תרבויות מסוימות שלא מוכרות את הדירה מיד כשמישהו נפטר והזמן לא יספיק ודרשתי 24 חודשים. אחרי כן כופפו אותנו והסכמנו ל- 18 חודשים למשך חמש שנים ותראה אדוני מה קרה.

לשולחני טענות שגם 18 חודשים לא מתאפשרים כי יש עצירה בשוק הדיור ואנשים לא מצליחים למכור את הדירה הראשונה שלהם למשפריי דיור ונדפקים כי צריכים להוריד את המחיר שלה. מלכתחילה סברה הוועדה שצריכים להיות 24 חודשים. אני לא יודע מה יהיה עם הכנסת ומה עם הממשלה. זה נמצא על שולחני. זה הדבר הראשון שאנחנו נצטרך לעשות חסד עם האזרחים, לתקן את מה שאנחנו עשינו בלחץ של משרד האוצר ורשות המסים. פנית למישהו בממשלה? למי אני אפנה בממשלה? איפה הראש של הממשלה? אין ממשלה. מה הפסימיות היום? אדוני, אנחנו פוגעים באזרחים. זה יצטרך להיות מתוקן ל- 24 חודשים ואני לא אוותר על כך.

הצעות לסדר חשובות.

הצעה לסדר.

אני לא יודע אם אתה יודע אבל במהלך הלילה חצו חמושים את הגדר באזור רמת הגולן. היינו עדים להפרה של ריבונות בגבול הצפוני שלנו. המסר מדרום הארץ עבר צפונה. שלא יהיה ספק אדוני, התקרית בצפון קשורה בקשר ישיר לתשלום הפרוטקשן שמדינת ישראל מאפשרת לחמאס בדרום. עד עכשיו עברו כבר 30 מיליון דולר במזומן ו- 60 מיליון דולר בדרך, מהם 15 מיליון דולר יעברו בינואר. בחודש שעבר העבירו לכבוד החנוכה ובחודש הבא זה יהיה לכבוד הנובי גוד. בשורה התחתונה, אנחנו שומעים שהגירעון הולך להיות גדול משמעותית השנה לעומת שנה שעברה.

יש לי רעיון בשבילכם כדי לפתור את העניין ואגב, זה יכול לעזור גם בנושא עליית המחירים. בתחילת ינואר, 15 מיליון דולר יעברו. ינחת כאן נציג קטארי וייסע על כבישי ישראל עם מזוודות כסף מזומן לחמאס. איזה סעיף זה? זאת הצעה לסדר. אתם נמצאים בבעיה של גירעון. כל חודש, 15 מיליון דולר, אפשר לסגור את הגירעון. תודה רבה.

רביזיה מספר 203, 252, 257. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 6 נגד 8 הרביזיות לא נתקבלו. הרביזיות לא התקבלו.

מספר 227, 287, הוצאות חירום. לפני ההצבעה, אני מבקש אדוני התייעצות סיעתית. בבקשה.

ממתי התייעצויות סיעתיות הן לשלוש דקות? גם אנחנו נצא להתייעצות.

זה צריך להגיע בחודש האחרון של השנה התקציבית? אלה הרשאות. על ספר כזה עבה אתם רוצים שנעבור? התרגילים שלכם מוכרים לי. אתם עושים את זה כדי שלא נוכל להבין כלום. יש

שאלה למשרד החינוך. חיפשתי כאן העברה לנאות קדומים, שזה גם על שמו של הנשיא לשעבר נבון וגם אתר מאוד חשוב, ויש הבטחה של החשב שלכם שעובר כסף לנאות קדומים. איפה ההעברה הזאת? בפנייה הבאה יש העברה. אני רוצה להביא לך, אדוני, את

במסגרת הפנייה שבנדון נכלל תקציב למענקים,

פנימיות מפוקחות וכולי. תראו למעלה לאן זה הולך. תראו בטבלה הזאת. משהו מטורף.

מאיפה זה יורד?

מדובר על קיצוץ שכל כולו בשביל כספים פוליטיים של הבית היהודי כדי להגדיל עוד את התקציב שמשולם לממלכתי דתי על חשבון בית הספר הממלכתי. שיכון, קיצוץ של 91 מיליון שקלים. משרד השיכון לא ביצע? אני מבקש התייחסות לגבי הביצוע. הבנייה החדשה, 91 מיליון שקלים, מדוע לא בוצע. אני מבקש לדעת, 91

הפנייה נועדה לעשות שינויים פנימיים לטובת מסלולי תקצוב של משרד התיירות לפיתוח תשתיות ציבוריות במינהלת

איפה הכסף של בתי החולים הציבוריים הלא ממשלתיים? היה לנו כאן דיון על נצרת ועל בתי החולים הציבוריים,

והבטחתם לנו כסף. הבטיחו כסף כאן בדיון. איפה

איפה תהליך אישור מבחני תמיכה? מתי הוא התחיל? רבותיי, דודי אמסלם צודק. אנחנו לא נעביר את ההעברה הזאת עכשיו.

חולים? קופת חולים כללית.

אבל זה עדיין נקרא קופת חולים?

באיזה מקום? מטפלים בכל. התוכניות מתוקצבות במאות מיליונים והתקצוב נעשה בהתאם לביצוע. איפה לא בוצעו 5. 5 מיליון שקלים שאמורים היו להיות מבוצעים? הרי תקצבת את זה בסכום הזה שעכשיו אתה מוריד להם אותו כי הם לא ביצעו. איפה לא ביצעו? זה ביצוע מזומן בהתאם להרשאה.

אם נחליט להצביע נגד, נצביע על שתיהן נגד. הפנייה התקציבית נועדה להעברת סך של 68 מיליון ו- 800,000 שקלים במזומן לסעיף הפיתוח של משק המים.

הולכה וטיפול בביוב וכן להקמת מפעלי השבה. רשות המים, חטיבת אסדרה והמינהל לתשתיות ביוב. אנחנו מדברים על תשלום בגין ביצוע

למה אפשרתם את הדבר הזה? בהמשך לשאלה של מיקי רוזנטל. מתברר שהכנסת היא הכי מקצועית והפקידות מאוד לא. המציאות היא שכאשר ועדת כספים הייתה צריכה לאשר העלאות מחירי המים, הכול

מי בעד אישור פניות מספר 289 עד 280?

הצבעה בעד, 9 נגד, 5 נמנעים, 1 פניות מספר 289 עד

הפניות התקבלו.

עמוד 87, פניות מספר 281 עד 284, רשות האוכלוסין ומעברי הגבול.

אני רק שואל למה אתם צריכים להביא את זהבשלושת הימים האחרונים. למה אתם מביאים את זה ברגע האחרון. מדובר כאן בשבעה מיליארד שקלים ואנחנו מעבירים אותם

למה אתם מביאים את זה ברגע האחרון?

ידעתם מזמן על הקיצוצים בהחלטת ממשלה ושום דבר לא חדש.

אתם מביאים את זה ברגע האחרון?

זה היה מאוד,

מאוד חשוב להביא את זה בשבוע האחרון של 2018. אי אפשר היה להביא את זה ביוני. בבקשה. תסביר. פשוט לא להאמין. רק שתדעו דבר

נכון. שלא ידעתם. מה זה הקשקוש הזה?

החלטת הממשלה. מי בעד אישור פנייה מספר 290. מי נגד?

אלה בעיקר

קצב הביצוע יותר איטי.

בעיקר כי זה מבוצע חלק על ידי רשויות מקומיותובחלק התכנון לקח יותר זמן. באיזה רשויות מקומיות זה לא בוצע? אנחנו יכולים להעביר רשימה.

אני

מי מסביר? אם אפשר להרחיב על הנושא של פיתוח הנגב

תעסוקה, אגף התקציבים.

מה אתה אומר, דרור?

פניות מספר 322 עד 329, משרד המדע, התרבות והספורט. אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 27,976 אלפי שקלים במזומן ו-25,600 אלפי שקלים בהרשאה

הפיתוח עצמו נעשה לפי נוהל של המשרד שעושה איזושהי בחינה. באיזה אזורי תעשייה מדובר? אני אשלים את המשפט. כרגע, לפי הנוהל, מתוכננת הקמה באופקים אלא אם כן

האופוזיציה נמנעת.

פניות מספר 306 עד 310. אני לא יודע איך הקואליציה תומכת בזה,

תעשה לי טובה, אל תגיד את זה בקול כי אני צריך לחזור

אני עמדתי על זה והייתה לי מלחמה עם האוצר עת היה הסיפור הזה עם האברכים. אמרתי שאני דורש גם לסטודנטים. אתה יודע לדאוג לכל הציבור. זאת האמת.

מה שתרצה, אני אשלים לך אבל חבל לפגוע בהם.

לא אתה אלא מי שהיה כאן. אני לא חושב שמישהו שיקר. מה שתרצה תקבל. אותם דברים אמרו אנשי המל"ג. אני חושב שגם פולקמן נגד.

למה לא להעביר את זה למשרד שאחראי על נושא אבטחה? לא רוצים. עכשיו הם ייתנו לך תירוצים. תגיד להם שהם לא רוצים. כל פעם הם שואלים את אותן שאלות ואתם עונים את אותן תשובות. משרד הבינוי והשיכון. השאלה הזאת באמת חוזרת כל פעם. אבטחת מזרח ירושלים נמצאת במשרד הבינוי והשיכון כבר הרבה שנים ולא בממשלה אחת. זאת לא תשובה. יש החלטת ממשלה וזה גם אושר על ידי בית המשפט. זאת לא תשובה, סליחה, עם כל הכבוד. אתה עכשיו נציג הממשלה ואתה צריך לנמק למה הממשלה החליטה את זה. מדוע הממשלה החליטה שמזרח ירושלים, האחריות על האבטחה במשרד השיכון ולא במשרד לביטחון פנים. להגיד הממשלה החליטה, עם תשובה כזאת לא באים לכאן.

מי בעד אישור הפניות?

אני רוצה התייעצות סיעתית.

יש שאלות. מה הסכום כולל הסכום השנתי ב- 2018

אלה משקים סגורים והוצאה מותנית בהכנסה. הכנסות שיתקבלו וכנגדן בוצעה הפעלת עבודות פיתוח.

התוכנית של הרשות להתחדשות עירונית נועדה למימון כלל פעולות הרשות בהיבטי שכר,

ומימון הפעילות השוטפת. זה נראה כמו המהפכה של כחלון. שני תקני כוח אדם. תקצוב שני תקני כוח אדם ברשות החדשה בהתאם לסיכום ההקמה שנחתם בן המשרדים באפריל 2017. אני

האם שני תקני כוח האדם האלה של התחדשות

השר אריה דרעי. מתי בוצע המינוי? מינוי ממלא מקום הוא לשלושה חודשים. מי בעד אישור פניות מספר 339 עד 342?

מי נמנע? הצבעה בעד, 8

ההתיישבות הצעירה,

משרד הפנים, אני מבקש לדעת. זה כולל רק את המועצות האזוריות. במסגרת הסיכום, ההסכם מיום 20 בדצמבר 2015, במסגרת מתווה להפסקה של המענקים האלה, יש מתווה פוחת שהוא אמור להסתיים ב-2020 או ב-2021. זה בעקבות שינוי הארנונה?

היא תיבחר וגם אתה תיבחר. כולנו ניבחר בעזרת השם. בוודאי. יש לכם יותר עורכי דין ממנדטים.

מהכלא ניתן לכם אישורי כניסה.

אני אעצור את הישיבה. זה מתווה שהולך ופוסק.

זה לא חלק מאותו הסכום.

זה לגבי הסכומים שהלכו ליהודה ושומרון. אבל זה מועבר

מועברים לתקציבים ידועים מראש - - - ההעברה

ההעברה הזאת, כיוון שהיא מבוססת על החלטת ממשלה והצוות הבין- משרדי, לא דורשת חידוש של האישורים. למה רק לחרדים היא דורשת?

הבקשה של סמוטריץ.

זו התחייבות שלי להביא לחבר הכנסת חסון את הנתונים. חבר הכנסת אכרם חסון, מקובל עליך? מקובל. יש עוד שאלות? כן. בסוף הוא לא יקבל את הנתונים. אני אשמח שאנחנו נקיים כאן

היא הייתה נותנת לו סמכות לעצור. למרות שההעברה הקודמת עברה,

אני רוצה שזה יישאר רשום בפרוטוקול. לפני הרביזיה אנחנו נבדוק את זה. אני רוצה לומר מילות פרגון לחבר הכנסת פורר. אדוני היושב ראש, אני קרוב לארבע שנים בכנסת וראיתי כל מיניסוגים של

ב- 2016 ליברמן העביר. אל תגידי דברים שאת לא יודעת. לכן אני אומר לו שאפילו עכשיו אני מוכן שיבטלו את זה ואני אשמח להיות חלק ממנו. עדיין אני אבקש את התשובה מהמועצה להשכלה גבוהה. לא קיבלתי תשובה. ממונה תחום מאקרו, המועצה להשכלה גבוהה. מודל הוראה ומודל המחקר הם מודלים לפי מודלי תפוקות של קליטת

נזקקו לאישור ועדת המכרזים ברשות ורק כרגע הם בשלים.

אני רואה שבשביל ההעברה הזו קיצצו כאן 3 מיליון שקלים בתקציב משרד הביטחון. נכון. איך זה עובד

האם לא תידרשנה תוספות תקציביות למשרד? בדיוק.

הגיעה פנייה גדולה. משרד הביטחון הוא שבוחר להשתתף בהחלטות ממשלה והוא השתתף בהחלטת הממשלה הזאת.

אגף התקציבים יכול לענות.

אני יודעת שמדובר בהעברת תקציב לנושאים של סניטציה שסוכמו עם אגף התקציבים באוצר. המקור התקציבי היה ממשרד

הגדלת הכנסות של מינהל הרכב בסך של 15 מיליון שקלים, מימוש הסכם שכר עם רשות המסים, מימון פרויקטים ברשות המסים,

והתאמת תקציב שכר לקצב ביצוע בפועל.

פניות מספר 363 עד 364. אגף התקציבים. הפנייה נועדה להעברה של 67 מיליון ו- 23,000 שקלים לסעיף 83 לצורך

לתע"ש, רפא"ל ונצר השרון. כן. זאת אותה תוכנית. אנחנו אישרנו את זה כאן. מי בעד פניות מספר 363 עד 364?

הפנייה מפורטת להלן ואם יש שאלות, אני אענה. הפנייה מתקצבת החלטות ממשלה,

בגין הרשאות והעברות בין משרדים. מי בעד אישור פניות מספר 367 עד 372? מי נגד?

הפניות אושרו. הפניות הנוספות של רשות הטבע והגנים, פניות מספר 365 עד 366. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,רוב נגד,מיעוט פניות מספר 365 עד 366

אתה מסתכל על המקורות של הפנייה. השימושים של הפנייה הם כמו שפירטתי. תפרטי עוד פעם.

מדובר בהעברה של תשלום למקורות בגין הפרשים בתעריפי

עמוד 321,

אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סעיף 01, נשיא המדינה, בסך של 8 מיליון ו- 266,000 שקלים בפירוט כפי שמופיע לפניכם. 3. 1 מיליון שקלים לצורך הקמת מרכז המבקרים בבית הנשיא,

משרד החוץ מחזיק 250 מבנים, שגרירויות ובתי שרד וקונסוליות בחוץ לארץ. 45 מיליון ו- 794,000 שקלים לצורך הפעילות הדיפלומטית בחוץ לארץ. יש שאלות?

מי בעד אישור פניות מספר 373 עד 380, משרד

מי נגד? מי נמנע?

התקציב אושר פה אחד עם אופוזיציה אחראית. פניות 400 עד 401, משרד הפנים. אגף

הפנייה התקציבית נועדה לתקצב את משרד הפנים בסך של 61,682 אלפי שקלים עבור מימון מפלגות ועלויות הבחירות ברשויות המקומיות, פיתוח מבני דת ביישובים הבדואים בצפון בהתאם להחלטת ממשלה וביישובים דרוזים, גם בהתאם להחלטת ממשלה. האמת היא שלפי הדין אני לא צריך להביא את זה כיוון שזה הגיע יום אחרי שאמרתי שיגיע. חשוב לציין שהפניות בהתאם למה שהועבר לממונה על התקציבים ב- 16 בדצמבר. חשוב לציין שכל הנושא של הבחירות, היינו חייבים לחכות עד שהם בדקו כמה עולה למפלגות והיה סבב שני שהיה ב- 13 בנובמבר. היו למשרד הפנים שבועיים לבדוק את הדברים. אנחנו עמדנו בלוחות הזמנים. מי בעד אישור פניות 400 עד 401? מי נגד? מי נמנע?

אני חוזר לחינוך שגם הוא הגיע יום יותר מאוחר. עמוד 46. הפנייה נועדה להעברת סכום של263 מיליון שקלים למשרד החינוך. עיקר הפנייה היא עבור מימון של שכר בהתאם לביצוע בפועל. תקציב הביצוע של חודש נובמבר הגיע קרוב לדצמבר. אלה עדכונים לפנייה הקודמת. יש לי בקשה אליך. בפנייה הזאת יש 11 מיליון שקלים. אני לא יודע למה יהדות התורה, אבל בסדר. זה התקציב הרגיל של הסמינרים החרדים, בית יעקב.

מיליון שקלים אלה, אני לא יודע למה זה נקרא על יהדות התורה. זה דבר שמשרד החינוך צריך להעביר והם מקבלים גם פחות ממה שמקבלים הסמינרים הרגילים. ה- 11 מיליון שקלים אלה, זה שליש ממה שצריך להעביר. לא יספיקו להעביר את זה. אלה סתם דיבורי סרק. אני מבקש אחת משתיים: או שאתה מוריד את זה מהפנייה, שלא יעבור עכשיו אלא יעבור ב- 2019,

שתתחייב שיהיה אפשר להעביר את זה וזה ישוריין. אחרת, לשם מה להעביר את זה? הם יפסידו את הכסף הזה. זו השיטה של האוצר. מביאים את זה בסוף השנה. כאן אתה מפסיד את המשכורות של המורות שם. הנושא של השריון של העודפים הוא אצל החשב הכללי. אני יודע שיש דיון אצל סגנית של החשב הכללי. אני מבקש שתוציא את הכסף הזה. יכול להיות שיאשרו את זה.

אני לא לוקח סיכון. את המשכורות של המורות שם, הם לא יקבלו ויאמרו שזה בגללי. רציתי לעשות רושם שהנה אני מעביר לסמינרים, אז העברתי כסף שהלך לאיבוד. אני רוצה לדעת. כך אני לא יכול להצביע. אני אבדוק. תבדוק ותגיד לי. עמוד 354, פניות מספר 415 עד 416, פיתוח משטרה ובתי סוהר. אגף התקציבים. הפנייה נועדה להעברת 87,484 אלפי שקלים לסעיף הפיתוח של המשטרה ושירות בתי הסוהר. פירוט התוכניות נמסר. ככל שיש שאלות נוספות, נענה עליהן. למה עכשיו? אלה הרשאות להתחייב?

אלה הרשאות להתחייב. זה מימוש של הרשאות להתחייב. זה נמצא בחוברת הצעת התקציב. אני בעד המשטרה. מי בעד אישור פניות מספר 415 עד 416?

הצבעה בעד רוב

פירוט הפנייה נמצא בפניכם.

עליהן.

פניות מספר 422 עד 423?

מי נמנע? הצבעה בעד,רוב נגד,מיעוט פניות מספר

פניות מספר 422 עד 423 נתקבלו. הפניות אושרו. עמוד